אנחנו עוברים לפניות תקציביות.

הפנייה כוללת 294 מיליון ₪ 940 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-88 מיליון 100 אלף ₪ בהוצאה. התכניות שכלולות בפנייה: 700202 100 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב, 700203 25 מיליון 100 אלף ₪ בהוצאה ו-80 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב,